ואחרי זה אנחנו נתחיל את הדיון. קודם כל, לא במקרה בחרנו בעצם לראשונה להגדיר בכנסת ועדה שמייחדת את

לצד ההתמכרויות. ובאמת אני בהקשר הזה שמח על ההזדמנות לאפשר דיון ראשוני, אני מניח שלא היה כזה בכנסת ספציפי, שעוסק בדור הבא של החקלאות בישראל, בצעירים, בצעירות, בלאן אנחנו הולכים בעצם. אז היום אנחנו נתמקד ממש במישור הזה.

יש חודשים מאתגרים לחקלאות בישראל. אני יחד עם הרבה חברים שלי, עם נירה, ועוד כמה חברים משאר המפלגות, ועם ידידותינו בישראל ביתנו, אנחנו באתגר. יש בינינו פערים באיך נכון לדעתנו לנהל את החקלאות בישראל, ואת הרפורמה. והיו חודשים מאתגרים, וגם צפויים שבועות מאתגרים. אבל נראה לי שברור לכולם שכשאתה מסתכל על חקלאות אתה לא יכול להסתכל רק בטווח המיידי. אי אפשר לבחון את זה רק ממה יקרה מחר, בעוד שבוע, בעוד חודש. יוקר המחיה מטריד מאוד גם אותי. ואני חושב שהרפורמה באופן שבו הוצגה בהתחלה לא נתנה פתרונות אמיתיים לציבור בישראל, אלא רצתה לעשות משהו מהר מהר, בלי להסתכל על הכל. ולשמחתי היינו פה מספיק אנשים כדי להבהיר שאנחנו מוכנים ורוצים רפורמה, אבל היא צריכה להיות בהסכמה ובצורה רצינית. יצא לי לשוחח גם אתמול עם שר האוצר ושר החקלאות, ונראה לי שכולנו מבינים ביחד שצריך לעשות הכל בהסכמות ובצורה רצינית. ומפה אני אומר, אין מספיק משא ומתן אינטנסיבי כדי להגיע להסכמות. אז אנחנו צריכים ביחד להגביר באופן דרמטי את השותפות שלנו. אבל זה אני אומר כאמירה כללית על כל הרפורמה, ולא ספציפית. כאמור, הדיון היום הוא על הדור הבא. והדור הבא הוא אותו הקשר של הרפורמה. כשאתה מסתכל חמישים שנה קדימה, אז אתה צריך לראות מי הולך להמשיך את החקלאות, בכל התחומים שלה, ובכל ההיבטים. וזה מה שנשמע היום. אני נותן את רשות הדיבור לנציג משרד החקלאות. כמובן הזמנו גם את השר וגם את המנכ"לית. לא יכלו להגיע מהסיבות שלהם. אבל אנחנו שמחים על מי שאיתנו, ניצן מאיר, יועץ השר לענייני התיישבות. בבקשה ניצן, רשות הדיבור שלך. סליחה, אבשלום וילן, גם חבר הכנסת לשעבר, הרבה שנים במשכן, וגם עכשיו מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל.

כשאני הייתי צעיר ועסקתי פיזית בחקלאות, אז שאלו איפה הדור הצעיר. ואני כבר היום מאוד לא צעיר.

אני באמת חושב שצריך להסתכל בפרספקטיבה של כמה אנשים באמת קשורים לחקלאות בישראל. ואני מסתכל למשל דרך האקדמיה, הפקולטה. הייתי לפני חודשיים, היה כנס באונ' בר-אילן שארגנו חברות שלמות של אנשים צעירים מאוניברסיטאות, על נושאים חקלאיים. זה היה מדהים, קרוב לאלף איש, רובם המכריע צעירים, בוגרי תואר שני ושלישי, עם כמויות אדירות של פרוייקטים חקלאיים מדהימים. מה שאני רוצה להגיד שדרך הידע, ודרך המחקר, ודרך הסטרטאפים בחקלאות, ישראל היום היא מעצמה, והחקלאות הישראלית, הרבה מאוד אנשים צעירים מגיעים לחקלאות דרך הנושאים הללו. ולכן אני חושב שזה קודם כל הדבר החשוב. כי אם תשתית הידע נשמרת, ואם אנשים מתחברים לחקלאות, אז הם גם ימשיכו. וזה חבר'ה באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. הדבר השני שאני חושב שבסופו של יום זה עניין של עדיפות של מדינה. ישראל היא לא מדינה ככל המדינות. בישראל הישנה עשרים ואחד אלף קילומטר מרובעים. אין לנו יותר קרקע. והחקלאות מפוזרת, בניגוד למדינות אחרות. יש בארץ עשרים וארבעה איזורי אקלים שונים. ולכן לפי דעתי החיבור חייב להיות אלף ברמת השטח, רמה של מי יעשה את העבודה עצמה.

בכל המחקר והטכנולוגיה, זה היה תמיד היתרון היחסי שלנו, משחר החקלאות, שאנשים פה הגיעו בלי שום ידע, והוקם מכון וולקני, ואחרי זה, בשנות החמישים, כשהגיעו עולים חדשים, ושמו אותם בכל רחבי הארץ, ולא היה להם מושג איך מעבדים אדמה. ובאמצעות מערכת הדרכה מאוד מסודרת שהמדינה השקיעה בה, הצלחנו להגיע לתוצאות שהגענו, המאוד יפות. ולכן אני חושב שזה עניין של עדיפות ממשלתית. ואני מאוד מקווה שמשרד החקלאות יהיה משרד שבאמת אנשים ירצו בו, ויהיה משמעותי, ויוכל להשיג גם תקציבים. כי בסך הכל אם נבין, אחרי כל הדיבורים, הרפורמה,

מה שחשוב בסופו של דבר, אם אחרי הקורונה, אם מדינת ישראל תדע לייצר לעצמה את מקסימום המזון שהיא יכולה לייצר בתוכה. זה צריך להיות היעד והמטרה, זה אתגר מאוד מעניין להרבה אנשים צעירים. ואני מאמין שאם נכוון את זה נכון, צעירים יעסקו בחקלאות. ואנחנו כבר ראינו שבמקומות שאף אחד לא מאמין אנחנו מגיעים להישגים מצויינים. ולכן, אם שואלים אותי למה אני אופטימי, כל זמן שצעירים מוכנים לבוא וללמוד ולעשות, ממשלה באה, ממשלה הולכת,

ויהיו ממשלות יותר טובות בעתיד, אני אומר את זה כמובן בציניות קצת, זה בסדר, בסופו של יום זה עניין של סדר עדיפות לאומי. תודה רבה. אני רק אתייחס לזה, אני באמת לא התייחסתי למשבר האקלים, ואני חושב ששתי הסוגיות האלה הולכות יחד. זה לא רק בהקשר של בטחון המזון, זה גם בהקשר של שטחים פתוחים, ושל איך אנחנו מנהלים את החלוקה של השטח במדינה שלנו באופן כללי. הצטרפה אלינו חברת הכנסת ענבר בזק, שהיא גם יקירת הוועדה. בוקר טוב. חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה. אני אגע בנושא של הצעירים, אני אקרא לזה בהתיישבות, אני אתייחס רגע ספציפית. להתיישבות הכפרית,

כי יש לנו גם יישובים קהילתיים,

וגם אני חושבת הרחבה מעבר למעגל רק של התחום הזה. ואני אגיד כמה דברים. אחד בתחום של החיבור לאדמה. אנחנו נמצאים בחברה שחסר לנו את החיבור. יש לנו נוער מהמם, שמנסה להתחבר, ואנחנו צריכים לתת לו את הכלים. אז החיבור לאדמה. בניית דור ההמשך לאותם יישובים. בסוף כשאנחנו מסתכלים ענף ענף, אנחנו רואים את כמות העובדים הזרים שהולכת וגדלה, ואי אפשר לוותר עליה.

אני מדברת עם צעירים בעוטף, אני באה מהעוטף, ואני שואלת למה אתם לא בחקלאות. אני הולכת לאור הנר, למה ברפת באור הנר אין דור המשך. אז הם אומרים עם מי אני אשאר פה. צריך לאור הטכנולוגיה, וכמות העובדים הזרים,

זה לא כמו בכפר שלכם, אני בת גרעין נח"ל, שכל החבר'ה היו ביחד. או מושב. אנחנו לא מצליחים לחבר אותם. טכנולוגיה ומו"פ לא השקיעו בזה שנים. אין לצעירים אתגר לבוא, ודרך הענפים להיכנס. והתחום הזה הולך ונעשה בעייתי. יושבים כאן שלושה, שמעון, הילה וליאורה. שהם דור המשך. אני אצל שמעון הייתי במשק, הוא פעיל בכל מקום, ומוביל. הוא אומר אני רוצה להמשיך, תנו לי את הכלים להמשיך. תנו לי את הכלים להיות הדור הבא. תאפשרו לי להחזיק את המשק שלי. ואנחנו צריכים להקשיב להם ולתת להם מענה. רק בסוגריים, הם דור המשך בהקשר הזה, בענף ההטלה, ששם עוד יותר אין דור המשך. אני אומר את זה כי אנשים חושבים שאין שם דור המשך, הם גם ידברו אחר כך.

אני בכוונה לא רוצה לקחת את מקומם, אני רוצה להגיד שכשאני רואה כאלה שרוצים, אני רוצה לראות אותם. אנחנו מדברים על בטחון, חקלאות זה בטחון. כולנו מצטטים את טרומפלדור, במקום בו תחרוש המחרשה, קו התלם האחרון יקבע את קו הגבול. וזה אומר בכל.

מדרך נוכחות, ויושבים כאן השומר החדש, גם בהקשר של מי על השטחים. אני מדברת בנושא של איכות הסביבה, התחלת להזכיר את זה, החקלאות כגורם עוצר, אם קראנו את דו"ח מבקר המדינה על כל הנושא של ההצפות והנגר העילי. אגרו-אקולוגיה. הדברה. אנחנו רואים מלא פיתוחים שמדברים על זה. אני רוצה את הצעירים שם. אני לא רוצה להביא את זה מחו"ל. והשילוב גם בכלכלה, כפורץ דרך. אז כל הדברים האלו מביאים אותנו למצב שחייבים להשקיע. ואתה יודע מה, רם, לא רק בתוך הארץ. אני אתמול קיימתי פגישה עם מנכ"ל הסוכנות. הוא אומר חברו את האנשים האלה לקהילות בעולם. תשלחו אותם, אפילו בשירות אזרחי, תשלחו אותם ללמוד, להביא, זה אנשים שמושרשים בארץ, תשלחו אותם לחבר אותם לקהילות. אז אני מברכת, ואני חושבת שצריך לבוא ולתקוף את זה מכל הכיוונים האלה. וזו חובתנו. אני מתחבר לכל מילה. בבקשה, חברת הכנסת בזק. קודם כל תודה רבה, זה באמת מאוד חשוב. צריך להבין שחקלאות זה ענף שמחייב תכנון ארוך טווח. יותר מכל תחום אחר. אתה נוטע היום עץ, אתה משקיע בו, ומדשן, ומשקיע בו כוח אדם, ומים, ואתה מקבל במקרה הטוב פרי בעוד חמש-שבע שנים. ובטח ובטח שאם אנחנו רוצים שצעירים ייכנסו לענף אנחנו צריכים ענף שיש בו ודאות לאורך זמן, לאורך שנים רבות. מה שקרה בשנים האחרונות, בגלל חוסר היציבות הפוליטית, בגלל שהתחלפו פה ממשלות, בגלל שהתחלפו פה שרי חקלאות, בגלל שכל פעם המדיניות השתנתה, נוצר מצב של חוסר ודאות ושל קריטריונים שמשתנים בתדירות גבוהה מידיי. אני ביקרתי לפני חודשיים, עשיתי סיור לולים על גדר הגבול, בדלתון ובאביבים. הראו לנו לולים שרק הקימו אותם, הם אפילו עוד לא התחילו לפעול. לולים בהשקעה של מיליונים. לפי תקנים אירופאים, שהממשלה הקודמת, ששר החקלאות הקודם התקין. ופתאום הוחלפה הממשלה, יש שר חקלאות חדש, עם הרבה מוטיבציה ורצון ומחשבות ורפורמות, ופתאום משנים, ואומרים עכשיו תקימו לולים חדשים. הם עוד לא התחילו לגדל תרנגולות, הלולים עוד לא התחילו לעבוד, וכבר אומרים להם תקימו משהו חדש. או שמדברים על ביטול מכסות. שזה משהו שאי אפשר לתכנן ארוך טווח כשאומרים לחבר'ה צעירים תיכנסו לענף, כשהם לא יודעים לאן הענף יילך. אז אני רוצה באמת להדגיש שיש פה, משרד חקלאות, שר חקלאות חדש, רפורמות, חדשנות, זה מאוד מאוד מבורך. אבל צריך לעשות תהליכים ורפורמות בצורה יותר ארוכת טווח, יותר מתוכננת, לתת להם להיערך.

להתכונן לשינויים. אני באמת נמצאת בפורום החקלאות של שתיל, אני בחודש האחרון, אין יום שאני לא עונה, מתכתבת, מדברת עם חקלאים חרדים לפרנסה שלהם, מהתעסוקה. ומאוד קשה לשכנע צעירים, מאוד קשה להם לשכנע את הבנים והבנות שלהם. נפגשתי לפני שבוע עם צעירים שאומרים באנו הביתה, ההורים קראו לנו תבואו, ואנחנו לא יודעים אם תהיה לנו פרנסה, לאור כל השינויים והדרישות. אז קודם כל באמת אני מקווה שבוועדה הזאת אנחנו נביא, נמצא את הדרך כן לשמר את החקלאות הישראלית, לדאוג לבטחון התזונתי של מדינת ישראל, לעודד צעירים להיכנס, ולצד זה באמת לאפשר את החדשנות, את ההתפתחות, אבל בצורה כזאת שתאפשר לחבר'ה הכל כך טובים שבאו הנה, לדעת שיש להם עתיד כלכלי לשנים רבות.

תודה רבה ענבר. בבקשה חברת הכנסת רופא-אופיר.

בוקר טוב לחברתי יושבת ראש השדולה לקידום החקלאות בישראל, יחד עם רם בן ברק. בוקר טוב לחברי עוזר שר החקלאות. קודם כל אני מברכת על הדיון החשוב הזה, ותודה רבה שהזמנת אותנו להיות חלק ממנו. ואני מברכת על זה שאנחנו בכלל מדברים חקלאות. אני חושבת שהרבה מאוד שנים לא דיברו חקלאות במדינת ישראל. אני לא מדברת על אנשים שעוסקים במלאכה, כמו אבשלום וילן, זה משהו שהוא בנפשך. לא דיברו במדינת ישראל חקלאות. ולא לדבר במדינת ישראל חקלאות מבחינתי זה לא לדבר במדינת ישראל ציונות. כי חקלאות זה ציונות. השורשים שלנו נטועים עמוק באדמה.

אני, גילוי נאות, מטבעון. מגרש המשחקים שלי היה עמק יזרעאל. מכירה היטב את רגבי האדמה, מכל מקום, גם מתי מדשנים, ומתי יורד גשם, ומה ההבדלים בריחות. והדור שלי, לי ימלאו בעוד עשרה ימים חמישים ואחד, זה בערך הדור האחרון שהיה להם ברור שהם יהיו בנים ממשיכים. שהם יקחו את מה שאבא, סבא, עשה, וימשיכו הלאה. הילדים שלהם היום ממש לא בעניין. ואנחנו רואים איך נמכרים משקים בכפר יהושוע, ובנהלל, ובמושבים נוספים. וזה מבורך, כי מצד אחד הדלתות נפתחות, ובאות עוד אוכלוסיות. אבל מצד שני זה מלמד שמדינת ישראל שבמשך שנים לא חשבה על החקלאות, ולא הכניסה אותה לפריזמה הזאת, היתה בפשיטת רגל.

מדינה שלא דואגת לזה, תמצא את עצמה בסוף בלי מדינה. להיות מדינת תל אביב זה לא להיות מדינת ישראל. מדינת ישראל היא סך כל חלקיה. גליל שווה נגב שווה מרכז, זה חלק מהעניין. ואני מברכת את הקואליציה החדשה, כי הקואליציה החדשה הזו, על גווניה השונים. גם אם הקולות שונים היא מדברת חקלאות, ובראשה השר עודד פורר, שמדבר חקלאות גם אם חלק מהדברים כמו שאמרת אתה לא בהכרח מסכים. אבל זה נמצא פה עכשיו בליבת הקונסנזוס. אנחנו רואים היום צעירים רבים, הדור הצעיר, דיברת נירה על א.ד. גורדון הבא. יש הרבה א.ד. גורדונים הבאים, אבל כדי שאנחנו ננגיש את זה לצעירים שלנו,

אני תמיד אומרת כאמא, אני אמא לשלושה ילדים, שכדי שאני אצליח להגיע לילדים שלי אני צריכה לדבר בשפתם. אז אני מודה שאם לא הם לא הייתי שולטת בסטורי, עדיין לא לגמרי שולטת, אני מודה, ולא הייתי יודעת לחלוטין אולי מה זה תיק-תוק. אבל אין ברירה, אנחנו צריכים לדבר את העולם. ואם אני רוצה שהצעירים ידברו חקלאות אז אני צריכה לדבר בעולם הזה שלהם. וכשבא השר עודד פורר ואומר צריכים לדבר במונחים של מדינת סטרטאפ, של טכנולוגיה, של להעביר תמיכות ישירות למענקי חדשנות, זה ידבר לצעירים. אם אני היום אדבר לאותו צעיר שאבא שלו וסבא שלו וסבא של סבא שלו, שקבע את קו הגבול של מדינת ישראל, יבוא וימשיך לעבד את מטע השזיפים במטולה, או את הפרדס באזור השרון, אני לא בטוחה שזה נורא ידבר אליו. אם אני אדבר אליו במונחים סקסיים יותר, סליחה על הביטוי, סקסיים במובן מונגשים אליו, הוא ירצה להתעסק בזה. מעבר לזה, חייבים לפתוח את השוק לתחרות הוגנת. וגם זה הרבה מאוד שנים לא קרה, וגם על זה צריך לדבר. וגם זה יביא עוד צעירים. כי הם יבינו שיש להם סיכוי להיות שם. שזה חלק מהעניין. כל הנושא של מכסות, שלא נגעו בו הרבה מאוד שנים. אתם יודעים למה, כי פחדנו לגעת בתפוח האדמה הלוהט הזה. אז היום אנחנו מעזים לגעת בו, ושינוי זה דבר מלחיץ, ואנשים מפחדים משינוי. אבל אני אומרת לחקלאים שכבר הצטרפו, וישנם רבים כאלה, שמבינים ורוצים את הרפורמה. לא לפחד משינוי. שינוי זה דבר מבורך. ועוד משהו שאתה אמרת, ואתה מאוד צודק, משבר האקלים זה לא משהו שאנחנו המצאנו.

אנחנו צריכים להילחם בו, אבל זה לדיון אחר. מה שאנחנו צריכים לעשות, ברמת החקלאות, זה לדאוג לטכנולוגיה, לחדשנות, לשיטות מתקדמות. אתם יודעים מה, אולי גם לגידולים מתאימים. שיתאימו לאקלים. אז חדשנות מתקדמת, ארגונים ברוכים, שעושים מלאכה, אני אזכיר את השומר החדש, שאני מלווה מיום הקמתו, אבל לצידו יש עוד ועוד ארגונים נהדרים. אני כן אגיד כאן שבעשרים ואחד לחודש יש יום שלם שהכנסת עוסקת בחקלאות. ואני מאחלת לכולנו להמשיך לעסוק בנושא החשוב הזה,

תודה רבה. רם, אני מתנצלת, אני צריכה לצאת לדיון בראשותי. תעדכן אותי, ובהצלחה. ככל הנראה אנחנו נדבר על זה עוד לא מעט. תודה רבה. יש לי הרבה התייחסויות. אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שרון. אמנם זה אולי לא נעים, אבל כן צריך להגיד את זה. אני חושב שאחד הדברים הלא טובים שקורה בחודשיים האחרונים, ויודעים את זה פה הרבה מאוד מהאנשים שנמצאים איתנו בזום ופיזית, זה גם האופן שבו,

בוחר שר החקלאות הרבה פעמים להתייחס לחקלאים. אני בטוח, ובאמת אני יודע, דיברנו על זה גם אתמול, אבל לא יכול להיות ששר חקלאות בוחר להשתמש במלים קרטל, ובולשביקים, ועוד הרבה מלים, שפשוט מייצרות קודם כל פגיעה אישית לאנשים שמרגישים שהוא האדם שמייצג אותם. גם אם הוא רוצה לעשות דברים טובים, האופן שבו הוא בוחר להתייחס עד עכשיו,

אני אומר את זה ברמה האישית, כי אני בסך הכל מעריך אותו, הוא נבחר ציבור מעולה כבר המון שנים, הדבר הזה עושה נזק לאופן שבו האנשים מאמינים שהממשלה רוצה לדאוג להם. אני מאוד עדין, אני בטוח שבשבועות הקרובים ביחד נוכיח שזה לא המצב. תראה, אני לא אענה בשמו של עודד, הוא יודע לדבר מספיק טוב בשם עצמו. אבל אני יודעת ממנו שהיו ביניכם שיחות קרובות, והסכמות. לשים רגע מלים בצד, אני בעד להתחיל להפוך למציאות,

אבל המלים האלה פוגעות באנשים שהוא מייצג אותם. אז זה יהיה בינך לבינו. אני בטוחה שהמציאות שתשתנה, לשם כולנו מכוונים. אני מסכים. זה לא בינו לביני, זה בינו לבין הציבור. אלה דברים שהוא אומר בראיונות. הוא יכל להיות פה.

אני ילידת מושב דלתון בגליל.

יש לאבא שלי רק שתי בנות, אני ואחותי. זה אומר שאחת מאתנו, או שתינו, נמשיך, בעזרת השם, אם הרפורמה הזאת לא תחסל אותנו, נמשיך את הדרך של אבא במשק. אני רוצה רגע לפתוח את הדברים שלי בהתייחסות למה שאמרתם על השר פורר ועל ההתבטאויות שלו בחודשים האחרונים. אני מאמינה ששומעים בקול את ההתרגשות. אני לא מתרגשת רק מהמעמד, אני מתרגשת גם מהסיטואציה של לדבר על הנושא הזה. את דיברת על זה שהשר פורר בעצם רוצה לדבר במונחים, אני אגיד את זה איך שאמרת, במונחים סקסיים לדור הצעיר. קודם כל אני רוצה להעמיד דברים על דיוקם, אני לא דוברת של השר פורר, אני חברת כנסת, אני מדברת בשם עצמי. אני חושבת שצריך להנגיש חקלאות לדור הצעיר. אני, שרון, במונחים שהם יותר מתחברים אליהם. אז אני חושבת שהשר פורר לא מנגיש. אני לא תוקפת אותו אישית עכשיו, זאת לא המטרה שלי. חברת הכנסת רופא-אופיר, ככה דיונים מתנהלים.

גם כשאני מגיע לדיונים אני מתיישב ורואים את מירב מיכאלי. ככה זה עובד. אבל אני אומר גם לך הילה, היא נמצאת פה כי זה חשוב לה, וכל מה שקשור בשר פורר זה בסדר גמור, אפשר להתייחס בדיון, אבל תפני אליי. במובן הזה היא באמת לא מייצגת אותו, אני אומר לזכותה, היא לא צריכה להגיש שהיא מגוננת עליו פה. אנחנו יכולים להגיד את כל מה שאנחנו חושבים, תרגישי נוח, יש לך הרבה על הלב, שמעתי,

תגידי הכל, רק זה לא קשור אליה. מה שרציתי להגיד זה שאנחנו לא מרגישים, אני מדברת בשמי, בשם שמעון ובשם ליאורה, ואני מאמינה שבשם עוד צעירים שחיים בגליל, וההורים שלהם חקלאים, וחלקם גם עובדים היום במשק, אנחנו לא מרגישים שההתבטאויות של השר פורר באים להנגיש את החקלאות לציבור הצעיר. כשאנחנו היינו ילדים אנחנו בעצם גדלנו במושב, ואת החינוך שלנו בעצם למדנו בעיר, רובנו למדנו בצפת. ותמיד התביישנו שההורים שלנו חקלאים. כי יש איזה משהו, העירונים, אבא שלך עורך דין, מורה, עובד עירייה, ובמושב ההורים שלנו היו חקלאים. והיה איזה שהוא פדיחה להגיד שאבא שלך חקלאי. ובאמת במרוצת השנים דווקא אנחנו הרגשנו שלאט לאט אנחנו גאים בזה שההורים שלנו חקלאים. אתה מרים את הראש ואתה אומר אבא שלי חקלאי, ואנחנו מתפתחים, והנה אנחנו בונים לולים חדשים. ואנחנו קונים עוד מכסות. והמשק גדל. ובאמת אנחנו הופכים להיות ממשהו שמרוויח גרוש וחצי, אנחנו מנסים להיות יותר יעילים ולהרוויח יותר. ולאט לאט עם השנים התחלנו להיות גאים בזה שההורים שלנו חקלאים ושאנחנו מגיעים מהמושבים. והנה, בחודשים האחרונים, פתאום הופכים אותנו שוב, פדיחה, קוראים ללולים שלנו לולי זבל, מאשימים אותנו בסלמונלה, בשפעת העופות. מאשימים אותנו בזה שהביצים שאנחנו מספקים למדינת ישראל במשך שבעים שנה הם ביצים לא איכותיות מספיק, לא טובות מספיק. אנחנו בעצם, שבעים שנה מדינת ישראל רובה אוכלת ביצים שגודלו ויוצרו במדינת ישראל. אף אחד בשבעים שנה האחרונות, אני רוצה שמישהו יביא לי מחקר כמה אנשים מתו מסלמונלה מביצים שגודלו במדינת ישראל. אין כאלה, לא קרה, אין מקרים כאלה. כי הביצים שאנחנו מביאים הן ביצים איכותיות. הלולים שאנחנו מגדלים בהם הם לא לולי זבל. כדי להכניס לולים חדשים אנחנו נדרשים לנקות את הלולים שלנו. אנחנו נבדקים כל כמה חודשים. אתמול אבא שלי דיבר איתי בבוקר, רציתי לדבר איתו על זה שאנחנו מגיעים היום לכנסת, ולשאול אותו כמה דברים.

אני לא יכול עכשיו, כי הגיעו מהפיקוח הוטרינרי, באים לעשות לי ניטור סלמונלה. והעובדה ששר במדינת ישראל, שאמור לייצג אותי, שאמור לייצג את החקלאות, שאמור לעודד אותי הילה להמשיך את הדרך של אבא שלי מתבטא בצורה כזאת פוגענית כלפי חקלאים, שבאמת שבעים שנה. אותי אבא שלי חינך שמי שעובד קשה מצליח. לימדו אותנו שהזורעים בדמעה ברינה יקצורו.

כשאבא שלי בן שישים ושלוש, יהיה בריא וייבדל לחיים ארוכים, הוא נמצא בשלב שכאילו הוא אומר, הגיע הזמן שאני הגעתי לרוויה, אני אנוח, אני אראה את דור ההמשך, ובאמת בשנים האחרונות הוא בנה לול שעוד לא הספיק להאכלס בו עופות, הוא היה צריך לאכלס עופות ממש בחודש-חודשיים הקרובים. ואני אומרת, הוא עכשיו היה אמור לנוח, להגיד הנה, דור ההמשך תורו הגיע. ובחודשים האחרונים, אני לא יודעת אם ההתבטאויות האלה, עזבו את הסיטואציה הכלכלית, שלא בטוח יהיה משתלם בעוד חודשיים שלושה להמשיך לגדל. הסיטואציה של איך יסתכלו עליי, הציבור בישראל, אחרי ארבעה החודשים, המסע הנוראי שאנחנו עוברים בחודשים האחרונים. אני לא בטוחה שאני רוצה להיות הפנים של החקלאות בשנים הבאות, כי שונאים אותנו. אני עובדת בתל אביב היום, אני עורכת דין במקצוע שלי,

אני עובדת במשרד גדול בתל אביב. אני גרה בצפון היום, אבל אני עושה נסיעות ברכבת לתל אביב. ובאמת,

אני רוצה שהחברים שלי פתאום יסתכלו עלי,

היא רוצה לחזור לחקלאות, תראו איך משמיצים אתכם. לפעמים חברים שלי מסתכלים ואומרים על מה את מדברת, איפה את, איפה לחזור לשם. תסתכלי איך משמיצים אתכם. וגם אם לא, חושבים שאנחנו איזה מליונרים שחיים בעולם אחר. יש גורמים במשך שנים שהכפישו את החקלאים, את הקיבוצים, את התושבים. מציירים אותם כטייקונים, כגוזלי אדמות. ואני כל כך מתחברת למה שאת אומרת. אני כשהייתי ילדה אני זוכרת שזו היתה גאווה ללכת בכל מקום ולהגיד אני קיבוצניקית. והיום זה כאילו נחשב מילת גנאי. זו גאווה גם היום. יש כאלה שמנסים לשנות את זה, אבל אנחנו נמשיך להתגאות. אני הייתי בישיבות בכנסת בוועדת כלכלה סביב הרפורמה בייבוא. ואני שמעתי אנשים פה מהמשכן שמתארים במלים האלה, שהחקלאים הם קרטלים, החקלאים אשמים ביוקר המחייה. וכולנו יודעים שזה לא נכון, כולנו יודעים שזה מחיר התיווך. ועדיין יש גורמים פוליטיים שזה משרת אותם לצייר את החקלאים כמי שאשם ביוקר המחייה. מטרת הוועדה הזאת היא לנסות אולי, אני לא יודעת אם לתקן אבל לנסות למצוא פתרונות ולחזק את התהליך הזה.

אני רק אחזק את דבריך שמה לעשות שבסוף הכלכלה והכסף לא יכול לשקר. נחלה בגבול הצפון בגליל נמכרת במחירים הרבה יותר נמוכים מנחלה במרכז. וגם רוב סכום הנחלה בעצם נובע ממכסת הלולים. בלי הלול הבית שווה גרושים. והעובדה שכאילו אפשר להוכיח שההתיישבות בגליל היא לא מספיק מושכת את הצעירים זה שהקרקעות,

הקרקעות מחולקות בחינם בגליל, רק תבואו ותמשיכו את ההתיישבות. הילה, אם את יכולה להתייחס בשני משפטים לסיטואציה הספציפית במשפחה שלך. מתי בניתם את הלול, כמה זמן, אם השקעתם בזה כסף, שנבין רגע מבפנים איך זה קורה. בשנת 2018 משרד החקלאות העלה בעצם הצעה של רפורמה שהמטרה של הרפורמה היתה להוציא את הלולים, עד אז מגדלים, עד היום מגדלים מאחורי הבית, והמטרה של הרפורמה היתה להוציא את הלולים לחוות גידול. הרפורמה נחתמה על ידי נציגי החקלאות, אבל לא נחתמה על ידי שר החקלאות ועל ידי משרד החקלאות. אבל למרות זאת היו חקלאים, כמו במושב דלתון, המושב שממנו אני באה, שהחליטו כן ליישם את ההחלטות שהתקבלו ברפורמה, בליווי מלא של משרד החקלאות.

לפני שנתיים אבא שלי, וחברים שלו, זאת אומרת יש חוות לולים היום, חוות לולים מחודשת בדלתון. אבא שלי וחברים שלו התחילו לבנות לולים, בהלוואות ענק, כמעט ללא הון עצמי. כל לול כזה עולה משהו כמו חמישה מיליון שקלים. בכל לול יש כמה שותפים. חקלאי אחד לא יכול לבנות לול כזה לבד. אבא שלי בנה את הלול יחד עם עוד שותף, כשהלול הזה רובו ממומן בהלוואות, חלק הלוואות בערבות מדינה. מה שקורה זה שהיום, זה לול מעוף, אגב יש להם בחוות לולים בדלתון חמישה לולים, ארבעה מתוכם זה לולי מעוף, ולול אחד זה לול כלובים חדש. שאגב בנוי בתנאים של הרפורמה של 2018, זאת אומרת שהוא בהתאם ל-2018 כן מתאים לרווחת העוף, לפחות רווחת העוף ב-2018. רווחת העוף היום כנראה השתנתה. אני רק רוצה להעיר הערה, במסגרת הרפורמה אין שום דרישה לפירוק של הלולים החדשים. זה לא מה שאנחנו אומרים, שאתם דורשים לפרק אותם. אבל אני אגיד לך שאבא שלי היה צריך לאכלס את הלול הזה בעוד חודש בערך, ואנחנו כרגע לא קונים עופות, מהסיבה המאוד פשוטה שאנחנו לא יודעים מה יהיה העתיד של ענף ההטלה מחר בבוקר. גם צריך להגיד שיש תקנות שאמורות להשתחרר עד סוף השנה, ובינתיים משרד החקלאות מחזיק אותן ולא משחרר אותן, למרות שזה מנוגד להסכם. בינתיים יש משא ומתן, זה לא קשור למשא ומתן. צריך להגיד את זה. אדוני היושב ראש, יש מפגשים תכופים בין נציגי המגדלים לבין שר החקלאות ברמה של פעמיים ושלוש בשבוע. למען הדיוק עד היום היו, השתתפתי בכל המפגשים, היו שלושה, אולי ארבעה מפגשים, אולי בימים הקרובים יהיה עוד מפגש. אז אדוני לא השתתף בכל הדיונים, אני מצטער. אני או נציגיי היינו בכל הדיונים. ניהלתי בעברי עשרות דיונים בנושאים חקלאיים, עם שרי חקלאות מימין ומשמאל. כל פעם שרצו להתקדם, היו לילות לבנים, עד שגומרים. פה, מה זה, אבל את מי אדוני מאשים שאין משא ומתן,

אני רוצה להגיד,

ראשונה שאני פה אצלך בדיון, ואני מקווה להיות פה פעמים רבות. כמו שאמרתי קודם, נושא החקלאות הוא נושא של כולנו. ולי יש איזו שהיא הרגשה שהנושא הוא לא עתיד הצעירים בחקלאות אלא מה עושה רע השר פורר. אז זה לא נושא הדיון. אם התכנסנו כאן היום כדי שכולם יגידו כמה השר פורר עושה דברים רעים, ואין משאים ומתנים, ולא מדברים עם זה, ולמה הוא אמר ככה, ולמה הוא קרא לזה זה. חברים, ככה לא מתקדמים. זה מה שרציתי להגיד קודם. נכון, אני מהמפלגה שלו. אני מאמינה מאוד בדרך שלו. אבל זה לא קשור. גם אם הייתי חושבת שלא, הייתי אומרת את דעתי. בסוף אני כאן, ואני מקווה שכל אחד מכם כאן, כדי לקדם את עתיד החקלאות בישראל. על מה את מדברת, אני לא מוכן לזה. יושבת פה מישהי שהיא עתיד החקלאות, והוא השר שלה, מה לעשות. ככה זה עובד, זה העולם. סליחה, ממש ככה זה לא עובד. זה עובד איך מתקדמים. אני רוצה לדבר על החקלאות. אני מכבדת שבאת לשתף, זה מרגש אותי, אני כן רוצה שתמשיכי להיות חקלאית. אני כחברת כנסת כן אדאג שזה יקרה. אני כן אדאג שיהיה עתיד לצעירים בחקלאות. אני חושבת שזה חשוב. אני חושבת שיש פה כוחות נהדרים בכנסת,

אני אדם שבא מראיית הטוב, מראייה של שותפות, שרוצים לעשות את זה. אני שמחה שסוף סוף מדברים על חקלאות. אני שוב אומרת, שינוי זה דבר מפחיד, אבל כן מתקיימים משאים ומתנים. כן מדברים עם חקלאים. דלתי פתוחה בפניך, את מוזמנת אלי ללשכה אחר כך. תבואי לדבר איתי. תודה רבה לכולכם, וסליחה שאני צריכה לצאת.

יש לי הרבה מה לומר, מכיוון שאני מכבד אותך נעשה את זה בפעם הבאה כמו שצריך. אני יודעת שיש משא ומתן, ויש כוונות טובות. אבל במהלך משא ומתן, כשמשתחררות הצהרות לתקשורת, שהן סותרות את ההסכמות, זה יוצר תחושה שאין משא ומתן. זו הנקודה. כי כשעושים משא ומתן צריך לשבת בדלתות סגורות, ולא לצאת החוצה ולהצהיר הצהרות ולהפחיד את השטח. התחושה היא כרגע שיש פער מאוד גדול, ואין הסכמות שהיו. יושב הראש ואני חברים בשדולת החקלאות, אנחנו מכירים את ההסכמות. שנינו הצבענו בעד חוק ההסדרים, ובעד התקציב, תחת ההבנה שיש הסכמות עם החקלאים. וכשכל בוקר אנחנו קמים, פותחים את העיתון, ורואים הצהרות ששונות מההסכמות, זה נותן תחושה שאין משא ומתן. אז אם באמת יש משא ומתן בואו נעצור רגע את כל ההצהרות לתקשורת, וניסגר בחדר, כמו שאמר פה אבשלום וילן, ונסגור את הפינה הזאת. זה היה דגש חשוב. הילה, תודה רבה. רק הערה קטנה, כדי לשים את הדברים רגע על דיוקם.

רק קח בחשבון שאם אתה תדייק אז גם אני אדייק. ולא בטוח שהאמת נמצאת בצד של משרד החקלאות. אני רק אגיד איך שאני רואה את הדברים, כיועץ שר החקלאות. אנחנו נמצאים במשאים ומתנים. בנושא של ענף ההטלה אנחנו ישבנו כמה פעמים עם הנציגים. הגענו להסכמות. השר התחבק, לחץ ידיים וכן הלאה. יום למחרת קיבלנו מכתב כזה או אחר שמבטל לחלוטין את ההסכמות, שכבר הצלחנו להגיע אליהן יום לפני. בענף ההטלה, זה המצב. מתי זה היה שהגעתם להסכמות ולחצתם יד והתחבקתם? לא היה דבר כזה. אני הייתי בחדר. יום למחרת הגיע מכתב. המכסות. מעבר לזה, כלום. יש מדיניות לשר, והשר רוצה לבטל, זו המדיניות שלו. לבטל את המכסות. ועדיין לא קיבלנו אפילו פעם אחת איזה שהוא מסמך מה כנגד. מה רוצים. אז איך הגעתם להסכמות אם לא היה מסמך כזה? אז בישיבות כן הגענו לאיזה שהן הסכמות, לפחות להתחיל לדבר. יום למחרת קיבלנו מכתבים, של בטל ומבוטל, ואפילו לא מתחילים, אלא אם כן נקודת הפתיחה היא אי ביטול המכסה.

פה אני לוקח את מה שאמרה חברת הכנסת רופא-אופיר. אנחנו לא נהפוך את כל הדיון רק לדיון על הרפורמה. נחזור לעניין שלנו. יש לי המון מה להגיד על מה שאמרת. חוץ מזה שבעיניי זה לא המצב, ובלשון עדינה זאת לא האמת. כי לא היו הסכמות עד עכשיו בשום נושא. היו דברים עקרוניים, שהסכמנו שאפשר לדבר עליהם. ניצן, זה לא משא ומתן אינטנסיבי. תגיד עכשיו פה למיקרופון מתי פעם אחרונה ששר החקלאות ישב עם החקלאים, ואתה תהיה בבעיה. אז בוא עכשיו תעצור. זה בסדר גמור, ההצהרות של לפתוח את הדלת זה אחלה.

שאני הייתי חלק, אני פה רק שלוש שנים, כבר כמה משאים ומתנים, ודאי גם בחוק ההסדרים, וכשיש משא ומתן אמיתי אז נכנסים לילה אחרי לילה אחרי לילה, כמו שעשינו בשבוע שלפני חוק ההסדרים,

מאז עברו שלושה חודשים, זה לא משא ומתן אינטנסיבי לסגירה. חברת הכנסת בזק אמרה את זה, השר בעצמו התבטא בתקשורת ואמר או שיהיו הסכמות, או שלא יהיו הסכמות. בניגוד מוחלט לכל הסיכומים, עם כל הנהלת הקואליציה, ועם שר האוצר ועם כולם. את זה אנחנו לא עשינו. ואפילו על זה אנחנו כמעט לא הגבנו. כי אנחנו בוחרים להיות שותפים בקואליציה שבה מתנהלים ביחד מבפנים. גם הדיון הזה לא אמור להיות ככה. אבל זה שאתה בחרת לבוא לפה, וגם על חברת הכנסת רופא אופיר להצדיק את זה שיש משא ומתן, בעיניי זו גם טעות טקטית, כי כולם מבינים שזה הרי לא המצב. המצב הוא שזה מתנהל בעצלתיים. אני מקווה שזה ישתנה. נסתכל קדימה. אבל יש פה המון אנשים שרצו לדבר, והם בחרו לדבר על דברים אחרים. אם אתה רוצה להגיד משפט להגיב אני נותן לך את הזכות. משפט קצר להגיד שה... והשר רואים את הצורך במשא ומתן אינטנסיבי עין בעין. אני חושבת שאם השר באמת חושב שצריך לקיים משא ומתן אמיתי אז הוא היה מגיע לשבת לדבר עם החקלאים. אנחנו עוברים עכשיו לעמית בנצור, מנהל מכון יסודות. יש גם מצגת, אני אשמח להעלות אותה. בבקשה עמית. קצת נתונים ומידע, מעבר לעניינים של הרפורמה. אז קודם כל מה שאני אציג פה זה עבודה שעשינו בשנה האחרונה, שנמצאת ממש בשלבים האחרונים,

יחד עם לירון ישראלי בנושא הדור החדש בחקלאות. מה צריך, מה הבעיות, איפה החסמים,

אנחנו היום נציג לכם בפעם הראשונה את הניתוח של המצב היום. אנחנו ממש בשלבים האחרונים של ניתוח החלופות וההמלצות שלנו. אז קודם כל בואו נדבר על מה הבעיה.

ירידה מתמשכת לאורך השנים במספר

כשאנחנו מסתכלים על הגילאים של החקלאים אז אנחנו גם מכירים את זה, הגיל של החקלאים דרך אגב זו תופעה כלל עולמית, היא לא מאפיינת רק את ישראל, הגיל הממוצע של החקלאים בישראל הוא כמעט ששים.

אם זה מבחינת המגוון של הגידולים שלהם.

באגריטק. הכנסת התחרותיות במובן הזה

והוזכר פה,

וחמישה חקלאים חדשים שצריכים להיכנס בכל שנה. בדקנו את זה בעוד זווית. הזווית השלישית שבדקנו

שכירים בתאגידים, בתחום החקלאות, או האגריטק. אלו הפערים, ואלה פערים משמעותיים, ובטח כשאנחנו מסתכלים על שנה ועוד שנה ועוד שנה. אמר מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל אבשלום וילן דבר נכון. יש ביקוש לחקלאות בישראל. ההנחה שבישראל לא רוצים להיות חקלאים, על פי מיטב הנתונים שאנחנו אספנו, היא לא נכונה. אנחנו רואים רשימות המתנה לנחלות חקלאיות ברחבי ישראל, שלא מצליחות לספק את הביקוש. בחמש שנים האחרונות יש עלייה של שלושים אחוז במספר הסטודנטים לחקלאות בפקולטות ברחובות. אנחנו מכירים את המסלול שהוקם גם במכללת תל-חי, שבכל שנה נקלטים שם כארבעים סטודנטים. אנחנו מכירים את זה שיש מאות צעירים שמשתתפים בהכשרות לחקלאות של הארגונים השונים שפעילים בישראל. יש בשנה משהו כמו אלף שש מאות מתנדבים, שמקדישים לפחות מאתיים שעות בשנה לחקלאות, ואנחנו מכירים גם את התמיכה שמשרד החקלאות נותן להתנדבות בחקלאות. כל המגמות האלה מצביעות על זה שאין בעיה של ביקוש להיות חקלאים, אלא יש בעיות אחרות. דבר נוסף, נעשה סקר, בפברואר 2020 התפרסם בדה-מרקר סקר שבדק מהם המקצועות שהישראלים מעריכים באמת. בדקו עד כמה ישראלים חושבים, לגבי כל אחד מהמקצועות, כמה הוא באמת תורם לחברה, בלי קשר לכמה מתפרנסים בו, או מהו הדימוי הציבורי שלו. החקלאות נמצאת באופן עיקבי, היא זכתה פה במקום החמישי. זאת אומרת הישראלים מעריכים את החקלאים ומבינים את החשיבות בתרומה של החקלאות. וגם כשאנחנו מסתכלים כמה אנשים עם השכלה תיכונית וכמה עם השכלה אקדמית חושבים שהחקלאות היא מקצוע מוערך וחשוב, אנחנו רואים מקום שני ומקום חמישי. כשאנחנו באים ובודקים לפי גברים ונשים מקום שישי ומקום שלישי. כשאנחנו מסתכלים לפי גילאים אנחנו רואים שבכל הגילאים יש תובנה של הישראלים שחקלאות היא מקצוע חשוב, שתורם לחברה וצריך לטפח אותו. עמית, אני רגע קוטע אותך.

מצגת נפלאה. יש הבדל בין הדור הצעיר למבוגרים לגבי איך הם תופסים את התרומה לחברה של החקלאות? אנחנו רואים פה לפי קבוצות גילאים, זאת אומרת שגילאי 18 עד 29 החקלאות הגיעה למקום שני בשאלה עד כמה המקצוע לדעתם תורם לחברה. גילאים 30 עד 39 מקום שלישי. גיל 40-55 מקום שישי, גיל 55-65 למקום שביעי. זאת אומרת אנחנו רואים אנחנו רואים שהדור הצעיר מעדיף את החקלאות יותר מאשר הדור המבוגר. מכאן ברשותכם אני מעביר את רשות הדיבור לד"ר לירון אמדור, שבעצם ערכה את המחקר הזה. לירון בבקשה. תודה רבה, עמית, יישר כוח. גם צריך להגיד שמעורב במידה זו או אחרת במשא ומתן עם משרד החקלאות. בעצם

שעמית אמר יש ביקוש מאוד גדול, יש הרבה מאוד אנשים שרוצים לעסוק בחקלאות, אבל יש הרבה מאוד חסמים שלא מאפשרים להם לעסוק בחקלאות,

כל הנושא של הלימודים, כמו שאמר

יש בסך הכל שני מקומות בארץ שאפשר ללמוד חקלאות מבחינה אקדמית. יש גם כמה קורסים שמשרד החקלאות מעביר. אבל זה מעט מאוד אנשים ביחס למה שצריך. כל הנושא של ההון שנדרש

ויש את אותה תקופת חפיפה שצריך בשביל ללמוד את המשק.

לחקלאות.

אז כמו שאמרתי יש מעט מאוד מסגרות לימודים לחקלאות

גם את זה צריך להגיד. כל נושא של הנגישות לקרקע, כי אנחנו יודעים שכרגע האופציה כמעט היחידה להשיג קרקע למשק חקלאי זה לקנות נחלה, שהנחלות הכי זולות באיזורים הכי פריפריאליים, לאורך הגבולות, זה שני מיליון שקל, וככל שמתקרבים לאזור המרכז זה גם עשרה ועשרים מיליון

הם באו מרחוק, למדינת תל אביב, אז שיגידו רגע משפט

שהוא ראש הוועד של מושב משואה. אוהד,

אני רוצה רק לבקש מכם, אני פשוט רוצה להסתכל לכם בעיניים ולבקש מכם בבקשה בבקשה בבקשה אל תתנו יד לחיסול ההתיישבות בגבול הלבנון. בבקשה. תודה רבה. אנחנו על זה, כמו שאתה רואה. אני רוצה לשאול שאלה את ראש הוועד של מושב משואה. אני רוצה להפריך את האקסיומה הזאת, ששר

כלומר החלב והביצים, לבין הצעירים בחקלאות בענפי הצומח בעיקר. ואני חושב שאנחנו נראה שבענפים המתוכננים,

לפחות שהמדינה כן מתכננת וכן משתמשת בכוח שלה בשביל לאפשר חקלאות,

אז אני חושב שאחד הפתרונות שאנחנו צריכים לשים על השולחן זה את הסיפור הזה של לסייע, קודם כל לשמור על התכנון,

באמצע הפסיקו את התמיכות.

כי חשוב לנו שישראלים יעבדו בחקלאות,

אבל בסוף היום לאף חקלאי אין אינטרס להעסיק ישראלים בתנאים האלה. כי כי הוא נושא על עצמו עלויות מאוד מאוד גדולות, של הכשרה,

של החבר'ה שנשברים, כי מה לעשות, מדובר בעבודה קשה, ולא כולם יודעים את זה

אם הממוצע של החקלאי הוא גיל ששים,

ולא הולך ויורד, זה אומר שאם נסתכל עשר שנים קדימה תהיה לנו בעיה קשה מאוד בדור צעיר של חקלאים.

אני חושב שהכנסת בישראל, ממשלת ישראל וכל הרשויות צריכים להרים ביחד, זה מה שננסה להרים בכנס בעוד שבועיים, פעילות משותפת,

צריך להגיד באמת בשבחו של שר החקלאות,

אני הודיתי לו על זה, גם פומבית, והנה אני אומר את זה גם פה.

בת לחקלאי מדלתון. אבא שלי גם חלק מהלולים החדשים של הרפורמה. כמו שהילה אמרה, אבא שלי הוא היחיד שעשה לול חדש, כמובן לרווחת העוף. ב-2019 רות פרום ורם כץ היו בהרמת כוסית אצלנו, ואבא שלי אמר שהכל לפי התכנון, והם אמרו הכל בסדר, אתה יכול להמשיך לגדל שם. כי תמיד

ובלי התכנון אף אחד לא ירצה להמשיך לעבוד במשק, כי זה לא ישתלם לאף אחד. תודה רבה ליאורה. אני מתחבר לכל מילה.

עושים דברים חשובים מאוד לחקלאות ולצעירים,

הצעירים נחשפים לפריפריה. אנחנו לגמרי מנסים להשפיע על זה שחלקם יישארו לגור

רוב הצעירים שמגיעים לתכניות הם לא בהכרח בני משק,

הרבה מהם זה באמת ממגוון החברה הישראלית,

אחרי התנדבות בגיל שש

אז נראה לי שבהקשר הזה זה שווה איזכור פה בפגישה הזאת. ד"ר דורית אדלר, נשיאת הפורום הישראלי לתזונה בת קיימא, אני מאוד מקווה שתצליחי להרחיב לנו קצת את היריעה בנושא קצת אחר,

בבקשה. אז קודם כל תודה רבה,

כל העניין הזה של אכילה של מזון,

ואנחנו יודעים שכמעט כל המגיפות במאה שנים האחרונות צמחו מתעשיית המזון מהחי. מהשפעת הספרדית, העופות, סארס, מארס וכו'.

חלק גדול ממנו נובע משימוש מאסיבי של אנטיביוטיקה בחקלאות,

אנחנו היינו הראשונים ששמנו את זה על המפה. יש גם פרק שכתבנו בשיתוף ה-INSS על בטחון תזונתי, משבר האקלים ובטחון לאומי. אני אשמח להעביר לכם את זה. אבל אנחנו רק בתחילתה של ההבנה המתכללת של הדבר הזה. למדינת ישראל אין תכנית אב למזון. אנחנו חייבים שתהיה לנו תכנית אב למזון. אני רק אתן לכם דוגמאות קטנות, על חלק מהדברים שאמרתם. והפתרונות הם מורכבים. הם לא מאוד מאוד פשוטים. חלק מהביצים שלנו כן נושאות סלמונלה. אנחנו יודעים את זה. וזה סכנה לבריאות הציבור. אז צריך לראות איך אנחנו מרווחים את הגידול, ומבטיחים את הדברים האלה. שימוש באנטיביוטיקה, מיותרת, חייבים לטפל בזה. זאת אומרת חייבים תכנית אב. החקלאים הם הבסיס. אנחנו חושבים שהם גם לוחמי אקלים, לא רק לוחמי מזון. באופן עקרוני, אני יכולה להגיד לכם מההיבטים שלנו. בזבוז מזון, זה דבר שכולם אומרים בואו נציל את המזון. ויש ארגון שמציל הרבה מזון מהחקלאים. אבל זה ברור שככל שהארגון הזה מציל יותר מזון מהחקלאים, החקלאים פחות מתפרנסים. אנחנו חושבים שמדינת ישראל צריכה להתייחס לכל המזון המגודל פה כמשאב לאומי. זאת אומרת כל מה שנשאר, והחקלאי לא יכול לקטוף אותו, מדינת ישראל צריכה לרכוש אותו. ונניח להעביר אותו, לא בהכרח לעניים, היא צריכה להעביר אותו למשל לבתי חולים, שממילא היא מתקצבת אותם. מה שאנחנו באים ואומרים, חייבים לבנות תכנית אב. החקלאים חייבים שיהיה להם רשת בטחון כלכלי, כי ברור שככל שמשברי האקלים מתגברים, זה סוג של רולטה רוסית. צריך לחשוב על החקלאי. מחר יהיה שרב באמצע החורף, מחרתיים יהיה ברד. קשה להתנהל בצורה הזאת. אז אנחנו באים ואומרים, צריך להשקיע משאבים ולבנות תכנית אב למזון. כאשר אני אגיד לכם עוד דבר, למשל מכסות הביצים, נניח מסירים את המכסות, ונניח שייצרו פה מיליוני ביצים מיותרות. זה הופך להיות בזבוז מזון. וזה הולך לפליטת המיתן אחר כך, שמדינת ישראל התחייבה עכשיו להפחית בשיעורי פליטת המיתן. אז כל מה שאנחנו אומרים, חייבים לבנות פה תכנית, מאוד עם הסתכלות, ארוכת טווח, אבל שמתכללת את כל הדברים. גם את גודל האוכלוסיה בישראל. היא צריכה להתבסס על אינסנטיב לחקלאים לגדל בראש ובראשונה את ליבת התזונה הבריאה, המגינה. שרובה היא תזונה מהצומח. אנחנו נשמח להיות שותפים שלכם לכל מהלך כזה. אני חושבת שההשפעה שלנו בכל פן של מערכת המזון היא משמעותית. ואנחנו שותפים נטולי אינטרסים.

אתם לא נטולי אינטרסים. להיפך, יש לכם אינטרס חיובי שצריך לקדם. תודה רבה דורית. בבקשה, שמעון גואטה, תמשיך פה את הרצף של החקלאים הצעירים שהגיעו מרחוק, וכנראה קמו די מוקדם כדי להצליח להגיע בזמן. אני שמעון גואטה ממושב עלמה בגליל העליון. קודם כל תודה רבה על הוועדה.

חשוב לפי דעתי. אני רוצה להגיד תודה למדריכים, לאנשי השטח של משרד החקלאות, שהם באמת עושים את העבודה שלהם, בניגוד אולי, אולי לא הבנתי נכון, אבל הם כן עשו. אני רוצה לציין שאין מדינה בעולם שלא משקיעה בחקלאות, ונותנת מעצמה כסף ומשקיעה בחקלאים. אני רוצה גם לצטט את השר שאמר,

זה לא ציטוט מדוייק ענף בלי תכנון, יש פחות צעירים. על דוכן הכנסת הוא אמר את זה. אני רוצה עכשיו לספר קצת על עצמי. אנחנו במשק לא מגדלים רק מטילות. מגדלים נשירים, מגדלים בקר, בשטח, במרעה. הבקר בעקבות הייבוא לא משתלם. כל הרווח שאיך שהוא עוד נשאר לנו מהמטעים, ומהלול, שזה בעצם ההכנסה היציבה,

שסוף חודש אני יודע לתת על זה את המפרעות הבאות, הולך לשם. אתה יודע להגיד מה קרה למחיר הבקר מאז הרפורמה? היה תכנון מסודר של ייבוא, לפי קריטריונים מסויימים. ובמהלך השנים זה נפרץ. יש יותר ייבוא של עגלים, והמחיר בסוף, כשאתה הולך לקנות בסופר, המחיר לא יורד. וזה לא משנה איך תגלגל את זה. הרווח, אני בחודש האחרון מכרתי עגלים בשלוש עשרה וחצי ₪ לקילו כולל מע"מ. זה סוג של הפסד. אני מפצה אותו מענף הלול, שאם ייפרץ התכנון, אז גם זה לא יהיה. זה מה שקרה. תודה רבה.

אתה יכול לומר מה היה עם ענף הבקר מאז הרפורמה? סתם, נראה לי שווה שיידעו. זה לא רפורמה חדשה. יש תמיכה של משרד החקלאות במגדלי הבקר,

זה תחום שמתעסקים בו המון, בלי התמיכה הזאת אי אפשר לגדל בקר במדינת ישראל. מה שקרה זה שמדינת ישראל היא טובה אולי בלתכנן רפורמות, פחות בלהיות רגולטור. ייבוא של בשר טרי לישראל, כדי להגביל את התחרות, הפיקוח על הדבר הזה קורה בצורה מאוד לא טובה, כך שמספר יבואני הבשר, מה שאמור להגדיל את התחרות, קטן משבעה עשר לשמונה. מה שברור זה שכשהתחרות קטנה המחירים עולים. מתוך השמונה האלה יש שלושה שחקנים מרכזיים, שמייבאים כמעט שמונים אחוז מהבשר. בסופו של דבר רפורמה שהיתה צריכה להיטיב עם הצרכן ולהוריד את המחירים, לא זו בלבד שלא הורידה את המחירים לצרכן אלא העלתה אותם, גם בסוף מסכנת את הענף. זה צורה לאיך לא עושים רפורמה. אני לא אומר שלא צריך לעשות רפורמות, אבל הצורה שבה בוצעה הרגולציה גרמה לזה שהיבואנים של הבשר לא עומדים בדרישות מהם, ואז הם כן קיבלו אישור להביא בשר. נוצר מונופול. בשביל לפתוח תחרות יצרו מונופול במקום לבטל את המונופול, ומי שסובל מזה בסוף זה הצרכנים, ומגדלים ישראלים. אני אתייחס לזה בסיכום שלי. אני לא סתם שאלתי.

ברשותך אדוני היושב ראש, שמעבר לנושא הזה של גידול הבקר כאן בארץ, כל הנושא של המשלוחים דרך הים גורם לנזק ולסבל אדיר לבעלי החיים שמגיעים לכאן, בייסורים קשים מאוד. ואנחנו במשרד החקלאות בודקים עכשיו את העניין הזה, ואני מזמין את אדוני היושב ראש, וגם את הנוכחים להיכנס בחמש עשרה לשתים עשרה בשעה שש לזום עם ארגוני צב"ח, ועם אמב"ל שיישבו ביחד על הנושא הזה כדי לשמוע ולהשמיע, ונשמח לראות אתכם שם.

לא יודע אם אני אהיה שם, אני רק יודע שהנושא של המשלוחים הוא בדיון פה, כולנו עסוקים בו בשבועות האחרונים. אני לא אעשה ספויילר, אבל כולנו מבינים שמצד אחד, יש שיח רציני על זה, ודיברתי על זה גם עם השר אתמול. הערה קטנה, כשמסתכלים קדימה, לא בטוח שכל הענפים יצטרכו להישאר כמו שהם. יכול להיות שצריך לתת אינסנטיב לחלק מהחקלאים, לעבור לגידולים שתומכים באותו סל מזון בריא בסיסי. ובסופו של דבר יעלו בקנה אחד עם בריאות וקיימות. הפיקוח על הייבוא, שנכנס, זה דבר חשוב. במיוחד בדברים החקלאיים. בבקר אנחנו סבלנו לפני שלוש או ארבע שנים, אני לא זוכר במדוייק,

הפלות שלא היו שנים, או שלא היו בכלל במדינת ישראל. שמונים אחוז מהעדר מפילים. שזה הפסד עצום. וזה הגיע בגלל הייבוא. הקרנטינות שנמצאות, פרוסות ברחבי מדינת ישראל,

צריכות להיות סגורות, לבדוק שאין באמת מחלות. הן נמצאות ליד שטחי מרעה, של כבשים, של בקר. והקירבה היא מסוכנת. אותו הדבר בענף הפירות, בענף הצומח. יש דברים שמסוכנים לייבוא. ואפשר לייבא אותם בתנאים מסויימים. כמו אננס בלי החלק הירוק, עגבניה בלי הפיטם שלה, ועוד דברים כאלה. אלה דברים שאם מאשרים את הייבוא כייבוא חופשי, כולם מבינים שהגנת הצומח זה חלק דרמטי באיך שהרפורמה הזאת צריכה לעבור. גם על זה יש ויכוחים, אבל זה חלק משמעותי ממנה. ודבר אחרון שאמרה לי מדריכה במשרד החקלאות,

זה תמיד נכון, אבל אני מסכים גם בהקשר הזה. היא הציעה להקים ועדה שיתופית לחקלאות, כמו שיש הרבה ועדות בכנסת, שתהיה ועדה, תודה רבה. הילה בבקשה. עני רק רוצה להגיד, אני לא יודעת אם זה היה ברור,

החקלאים ואנחנו גם בתור הצעירים שרוצים להמשיך את ההורים שלנו, אנחנו לא מתנגדים לרפורמות. ההיפך, אנחנו חושבים שרפורמה יכולה להועיל לנו. ההורים של שלושתנו עשו השקעות של מיליונים, בלי לקבל כרגע שום כסף מהמדינה. ורואים בכל העולם שממשלות מממנות את החקלאים. מה זה מממנות, עוזרות, נותנות סיוע, מסבסדות את החקלאים, נותנות סיוע לחקלאים כשהם רוצים לעשות השקעות. וכרגע כל הכסף יוצא מהכיס של ההורים שלנו, או ליתר דיוק מהכיס של הבנק, שגם כן לא מוכן כרגע לתת הלוואות בגלל הסיטואציה הבעייתית. וגם אני רציתי להדגיש שאולי בגלל כל העניין של ההתחממות הגלובלית אולי שווה לחשוב על זה שייבוא, כל ההובלה הימית זה גם משהו שמאוד מזהם את כדור הארץ. ואם אנחנו יכולים במדינת ישראל לספק את הביצים של עצמנו, כמו שעשינו עד עכשיו, אני לא רואה סיבה למה לייבא את זה מבחוץ. נמצא אתנו גם אור שפירר. בבקשה, תציג את עצמך לפרוטוקול, היישר מקיבוץ ארז. אהלן, אני מקווה ששומעים אותי טוב. אני אור שפירר, מרכז משק בקיבוץ ארז. גדלתי בקיבוץ ניצנים, צמחתי בענף ההדרים, ואני הייתי צעיר בחקלאות, לא יודע מה זה צעיר, אני בן שלושים ושבע. אבל אם אני מסתכל על החבר'ה הבאים שאני רוצה לקלוט לענפים, אני לא מוצא חבר'ה בגילאים עשרים ואחד נגיד, חיילים משוחררים, עד שלושים, שמתדפקים על הדלתות שלנו. ודיברו על הרבה מאוד סיבות, איך, למה כן ולמה לא. אני אנסה לקצר. בגדול, אנחנו חושבים שכדי שיבואו צעירים חייב שיהיה עתיד. ועתיד זה אומר ודאות. כשהמדיניות היא לא עקבית זה מייצר חוסר ודאות, וחוסר יכולת להשקיע בשום ענף בחקלאות. וזה מרחיק את הצעירים. הדבר השני, אפשר לראות, ודיברו פה נציגי ארגוני מתנדבים, הכמיהה והרצון להתחבר לשטח ולאדמה ולערכים של חקלאות מייצגת הם קיימים. וזה גורם מושך מאוד חזק. הבעיה היא שלצד זה השכר הוא מאוד נמוך. אז להתנדב באמת באים הרבה. אבל בסופו של דבר, בגלל הרווחיות הנמוכה בענפי החקלאות ברובם, אז היכולת לשלם שכר, נגיד לעומת השכר האלטרנטיבי שיכלו אנשים צעירים ואיכותיים להרוויח בענפים אחרים, הוא נמוך. הרבה חקלאים, וגם אני בתור חקלאי, הסתפקתי בפחות, כי קיבלתי מזה הרבה דברים אחרים. אבל זה לא מחזיק לאורך זמן. הדרך בעצם לאפשר לענפי החקלאות לשלם שכר גבוה יותר היא להפוך אותם לרווחיים יותר. כשאני עשיתי סיור בספרד, בענף ההדרים, ניסיתי להבין איך זה שיש שם הרבה צעירים, ושהם מרוויחים כל כך הרבה יותר טוב מאתנו. ניסית להגיד,

אתם מקבלים מימון ישיר, לא, לא מקבלים כסף. משלמים פחות משכר מינימום, לא, משלמים שכר מינימום, הכל הם משלמים. הפער הגדול לעומת מה שקורה בישראל הוא בעצם פערי התיווך. מה שהאיחוד האירופי עשה, הוא השקיע המון המון כסף בצמצום טכנולוגי של העלות בפערי התיווך. כי מרגע שאנחנו החקלאים קוטפים את הפרי, ועד שהוא מגיע למדף, יש שרשרת. ולשרשרת הזאת יש ערך, והוא ערך אמיתי. אבל אם משגיעים בעוד מיכון בדפי אריזה, ושיפור של התשתיות כדי שהתובלה תהיה יותר יעילה, וכל הדברים האלה, צמצום בהשקעה, בפער התיוך, יגדיל משמעותית את הרווחיות של ענף החקלאות. זה משהו שלא עלה פה בדיון, ואני חושב שזו הדרך בסופו של דבר להביא את הצעירים לענף. תודה רבה. שוב, הזווית של מה קורה בעולם מעסיקה אותי מאוד. אני רוצה לקיים גם על זה דיון, על השוואות למודלים, ואיך מצליחים לקיים חקלאות בת קיימא בעולם, ועושים את זה לצערי יותר טוב מאתנו. חיים חבלין, חבר קיבוץ הגושרים, מרכז תחום החקלאות בתנועה הקיבוצית. קודם כל באמת רם המון תודה על כל מה שאתה עושה בשבילנו, החקלאים, כל המאבקים שאתה מנהל בשבילנו, ובשונה מכל השנים הקודמות שעשית את זה,

עושה את זה מעמדה של קואליציה, ואני חושב שיש בזה יתרונות, ואני חושב שגם מקשיבים לנו יותר. והדיון הזה הוא דיון מאוד מאוד חשוב. גם אנחנו בתנועה הקיבוצית עוסקים בדבר הזה של החזרת הצעירים לחקלאות.

כמי שניהל ועדה חקלאית בערבה התיכונה במשך שמונה שנים, אני מכיר היטב את הבעיות של המושבניקים, ומאז ומתמיד אני מכיר את הבעיות של הקיבוצניקים. קודם כל צריך לעשות איזו שהיא הפרדה בין הדברים. אנחנו לא ניכנס לעומק של הדבר הזה, אבל אני חושב שהסכנה היום, אם אני מנתח את המצב של הקיבוצים לעומת המושבים אפשר לומר שבקיבוצים אנחנו מעבדים מאה אחוז מכל הקרקעות של הקיבוצים. נכון, יש זליגות ויש תקלות, אבל אנחנו עדיין שם. אני חושב שבמושבים הבעיה היא חמורה בהרבה. עניין אי חזרת הבנים, כל משק שבן לא חוזר אז במקרה הטוב המשק, הקרקע, מושכרת לקבלן כזה או קבלן אחר. במקרה הרע הקרקע נזנחת, ומשם הדרך מאוד מאוד קצרה להשתלטות של גורמים זרים. ואנחנו רואים בדיוק מה שקורה בנגב. בנגב המדינה כבר לא שלנו. והדברים האלה יכולים לקרות בכל אזור אחר בארץ, כולל במרכז. המדינה צריכה לשאול את עצמה מה היא רוצה מהחקלאות. מה היא באמת רוצה מהחקלאים. ואת זה אני חושב לא עשו. לקחו ישר כלי. בנו רפורמה, ואמרו עם הרפורמה הזאת נשנה את הכל. אני יודע שלשר יש כוונות טובות. הוא רוצה להכניס טכנולוגיות גבוהות. הוא רוצה למשוך צעירים. אבל אמר אור שפירר, בצורה מאוד נכונה. הוא אמר, אני חקלאי כי זה נותן לי עוד ערכים מעבר לשכר. אבל לאורך זמן את הצעירים זה לא יחזיק. ואני מאוד מאוד מתחבר לדבר הזה. ואני חושב שהמדינה צריכה, בעזרתנו כמובן, אבל קודם כל צריכה להחליט שהיא דואגת, שהיא הופכת את החקלאות למשהו שהוא ודאי, לענף שהוא ודאי, ואז לייצר את הכלים. וחלק מהכלים האלה זה להפוך את החקלאות ליותר רווחית. יש המון דרכים לעשות את זה, ובמשרד יודעים היטב לעשות את זה. להפוך אותה ליותר רווחית, ואז יהיה אפשר גם להתחרות עם ענפים אחרים. כי לחקלאות יש ערכים נפלאים שהיא נותנת לצעירים, הרבה מעבר לשכר. ואז גם אם השכר ישתפר, אין לי ספק שתהיה חזרה מאוד טובה של בנים. אבל שוב אני אומר, את הנושא של המושבים צריך פה טיפול שורש עמוק ויסודי. אני חושב שאנחנו שם ממש נמצאים בקו אדום.

תודה רבה חיים. נמצא אתנו גם עמרי בראל. אנחנו עוברים לעוד זווית אחרת, מעניינת. בבקשה עמרי. שלום, אני עמרי, אני חי במדינת תל אביב, כמו שמישהי אמרה קודם. אבל אני חושב שדווקא פה הפוטנציאל טמון, ביוזמה שיש לנו להביא. אני אספר בקצרה על עצמי. יש לנו שתי מסעדות בתל אביב, ואנחנו נמצאים באיזה שהוא איזור תעשיה בדרום העיר, ויש לנו איזה שהוא חזון לפתח את הגגות של האיזור הזה, יש פה גגות מאוד גדולים ולא מנוצלים, איזה שהוא מודל חדש בעצם שאני רוצה להביא לדיון הזה. כי אני שומע הרבה על החוסר בקרקעות, ועל סטרטאפ ניישן, ובעצם תוך כדי הדיון אני מבין שמה שאנחנו מביאים זו איזו שהיא בשורה. הבשורה הזו קיימת בעולם, בקנדה, בארצות הברית, בסינגפור,

במקומות שהוכיחו את עצמם, ופה זה משום מה לא מטופל. אנחנו מדברים על גגות ירוקים. על גידול חקלאי, בתוך העיר. למטרות מסחריות, למטרות פרטיות. משהו שהוא מאוד מאוד לא מפותח בישראל, וחבל שכך, כי יש לנו המון גגות,

המון שטח שהוא לא מנוצל, לא מטופל, ואנחנו רוצים להעזר בכל, יותר אני שולח אתכם לשיעורי בית בעצם, כי אנחנו נתקלים בחסמים רבים בסיפור הזה. לא צריך יותר מידיי להסביר על היתרונות של הגג הירוק, על היתרונות הסביבתיים העצומים, אנחנו חותכים את השינוע, חותכים בפלטות, אנחנו מפחיתים באיי חום. ממש יתרונות סביבתיים עצומים לדבר הזה. ואנחנו נתקלים בהרבה חסמים, שבעצם לא מכירים בדבר הזה בתור חקלאות. אם אנחנו מדברים על להכניס אנשים צעירים לתוך התחום הזה, אז בתל אביב רק מהסביבה שלי מהתחום שלי אני שומע על המון מסעדנים שרוצים להיכנס לתחום הזה. אנשים פרטיים, יוזמות פרטיות. גגות באיזור. שכונות, קהילות. קודם כל תודה רבה, כי בכוונה רצינו שתדבר, כי באמת אתם מדברים על מהלך חדש. אני רוצה אבל להבין, קיים משהו, כלומר ניסיתם כבר לעשות משהו? היוזמה שלנו היא בחיתוליה, ואנחנו בינתיים מתבססים על כשלונות קודמים. זאת אומרת היה את הגג בדיזנגוף סנטר, היה במעלה אדומים פרוייקט, היו מעט מאוד פרוייקטים בישראל, שהם פשוט נכשלו בגלל חסמים בירוקרטיים. נניח לצורך העניין אני אסביר, החסם הבסיסי הגדול שבעצם הפיל את רוב הדברים זה עניין של ארנונה. ארנונה בתוך העיר, או על גג, היא נחשבת ארנונה מסחרית. עכשיו לארנונה חקלאית יש סיבה שהיא על שטח פתוח. במסעדה אני משלם ארנונה מסחרית, יש לי שטח קטן, אני מנצל אותו, אני משלם, סוג של באהבה, ואני משלם את המחיר ומקבל שירותים. כשאני מדבר על דונם שטח, אני לא יכול לשלם ארנונה מסחרית. זה מייתר את הפרוייקט. אנחנו רוצים, בסופו של דבר, שיתכללו את הדבר הזה ויבינו שיש פה אפשרות לפרוייקט חדש, ברמה לאומית אפילו. וצריך לתכלל פה מלמעלה. זאת אומרת איך אנחנו משווים את זה לחקלאות על קרקע. מבחינת ארנונה, סובסידיה על מים, היתרי בנייה שלא מכירים בחממות, אלא אם כן הן על אדמה, ומבחינת איכות סביבה. זאת אומרת יש המון גורמים שלא מכירים את הדבר הזה. אנחנו רוצים לבנות איזה שהוא מערך שיכול לתת לנו מענה, ובעצם להכניס המון אנשים לתוך התחום הזה. תודה

אותי זה מאוד מעניין. אני חושב שזו זווית מרתקת, ואני מתחייב שאנחנו מייצרים איתך המשך של שיח. אביגיל פה מהצוות שלי שומעת את זה, ואתם תיצרו קשר. אולי לנציג שר החקלאות יש התייחסות. במשרד החקלאות אנחנו על העניין הזה של גגות ירוקים. אנחנו עובדים, בודקים את הייתכנות של העניין הזה,

במידה והשר יקבל החלטה בעניין, בשיתוף משרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל, אנחנו כנראה נוציא איזה שהוא קול קורא בעניין הזה, ונראה לאן זה יתקדם. מעולה. אנחנו נעקוב. תודה רבה. גם במדינת תל אביב יש אחלה פרוייקטים. ורק אני אגיד בתגובה למשרד החקלאות זה שזה בוער לנו, אנחנו רוצים כבר לעשות. אז תעזרו לנו להזיז את זה. אל תעצרו אותנו. לביא רפאל, בבקשה. בוקר טוב, נעים מאוד, תודה רבה שהזמנתם אותי לוועדה, ולדיון הכל כך חשוב. שמי לביא רפאל, אני מנכ"ל החברה לחקלאות עירונית. ארגון ללא מטרות רווח שמטרתו לקדם את תחום החקלאות העירונית בישראל. אנחנו עושים זאת באמצעות פיתוח של מערך מזון עירוני, המקרב את גידול המזון לצלחת, תוך שימוש בטכנולוגיות יעילות במשאבים, שהמערך הזה יאפשר בסופו של דבר לכלל הציבור ליהנות מתוצרת חקלאית איכותית, במחיר ששווה לכל כיס. והדברים שנאמרו פה קודם, אני ארחיב עליהם כמובן. מה זאת התעשייה שעכשיו עמרי דיבר עליה, למשל אחת הדוגמאות. אז כמובן שחלק ממערך המזון שאנחנו מקדמים מורכב מתעשייה ירוקה לייצור תוצרת חקלאית בטכנולוגיות שיעילות במשאבים. כמו למשל גידול בתוך מבנים, גידול לגובה, ובשימוש במעט מאוד משאבים, כמו למשל מעט מאוד שטחים, מים, אנרגיה, חומרים, ביניהם גם החומרים שלא טובים לא לאדם ולא לסביבה. מדינות מסויימות כבר מקדמות תעשייה מהסוג הזה, פרוייקטים שמסוגלים לייצר כמויות גדולות מאוד של תוצרת חקלאית איכותית באיזורים מיושבים, יחד עם החוסן לעמוד בשינויי האקלים ובמשברים נוספים. הפירות והירקות מופקים ללא שימוש בחומרים רעילים, לא לאדם ולא לסביבה, והם עשירים בערכים תזונתיים. אנחנו מדברים על תוצרת חקלאית מאוד מאוד איכותית. ודרך אגב רוב החקלאים בפרוייקטים מהסוג הזה הם חבר'ה צעירים. הם סיימו ללמוד וישר התחילו לעבוד בתעשייה של החקלאות שעליה אנחנו מדברים. אלה פרוייקטים כמובן מהעולם. אנחנו פועלים לקידום המעבר של מדינות, בעיקר מדינת ישראל, דרך שש מחלקות עיקריות. אנחנו עובדים על העלאת מודעות הציבור, קידום מדיניות, חינוך,

במוסדות חינוך מהגיל הרך ועד לאקדמיה. פיתוח של קהילות יצרניות, אנחנו עוסקים גם במחקר ופיתוח ומנגישים מוצרים ושירותים לציבור, בשביל להעלות את המודעות שלהם. למה אני מציין את דרכי הפעולה שלנו לקידום התחום, מפני שרוב העבודה שלנו היא שינוי המודעות של הציבור. אנחנו פועלים בקרב קהילות שונות ומגוונות, וכשאנחנו פונים לראשונה לדור הצעיר, בשאלה למה אתם לא בוחרים לעבוד בחקלאות, אז הם אומרים שהסיבה הראשונה היא אין בזה כסף, אין בזה עתיד. אין בזה ודאות.

בנוסף מילא היה בזה כסף, אבל זו עבודה קשה, לקום בבוקר, לפנות בוקר, לעבוד בשמש, בגשם. אין להם הרבה חשק לדבר כל היום תאילנדית, והם פחות רוצים לגור ביישוב שקרוב לגדר הגבול, רחוק מהחברים שלהם בעיר הגדולה. מהניסיון שלנו, לדור הצעיר אין בעיה לעבוד קשה. הם מוכנים לעבוד קשה מאוד, כשהם יראו שהם מקבלים תמורה מהעבודה שלהם. (היו"ר ענבר בזק) אתה יכול בבקשה להתחיל לשאוף לסיום, אנחנו צריכים לסיים את הדיון עוד שלוש דקות. משפט אחרון לסיום. הם רוצים לראות את החשיבות של התוצרים שלהם לקהילה. וכאן מגיע החלק המעניין. כשאנחנו מציגים להם את האפשרות לעסוק בתעשייה של חקלאות מודרנית, שמתבססת על פתרונות טכנולוגיים, שתורמים גם לאדם וגם לכדור הארץ, הצעירים שמבינים שפה הם יכולים לעבוד גם בהייטק, גם להשתכר בכבוד, גם לגור בעיר הגדולה, ובסופו של דבר לתת ערך לקהילה שלהם, ולקבל את הכבוד שהם מייחלים לו. ולסיכום, בשביל לתמרץ את הדור הצעיר לקחת חלק בתעשייה החקלאית שעליה אנחנו מדברים, צריך לא רק לשווק נכון את התחום, אלא גם להעלות את המודעות שלהם לפוטנציאל הגלום שבחקלאות העירונית. מניסיון, לא צריך להשקיע הרבה בשביל לשכנע אותם לנסות. כמובן שבישראל אנחנו לא נמצאים במקום כזה טוב ביחס למדינות המערב. התעשייה הזו שאנחנו מקדמים עוד רחוקה מלהתקיים, בשל סיבות רבות שקצר הזום מלפרט. תודה רבה. הדברים ברורים ומרתקים. אני רוצה שרם יסגור את הדיון, אבל להגיד, לאור הדברים שאמרת, זה רק מחבר ומחזק דברים שנאמרו פה בדיון, גם על זה שהחדשנות היא מילת מפתח גם בנושא החקלאות, וכדי להכניס צעירים לחקלאות אנחנו זקוקים באמת לטכנולוגיות חדשניות, ולא להישאר מאחור. אבל גם הנושא של ודאות. ודאות ותכנון. החקלאות העירונית היא מצויינת להעלאת המודעות לחקלאות, אבל בסופו של דבר אנחנו זקוקים גם לחקלאות ליד הגבולות, אנחנו זקוקים לוודאות לאורך זמן, כמו שדיברנו קודם, שהחקלאי צריך לדעת שהוא נוטע היום ומשקיע היום והוא יכול לבנות על הפרנסה שלו לשנים רבות. אני אתן לסגור את הדיון ליו"ר הוועדה. (היו"ר רם שפע) תודה רבה לענבר, שהחליפה אותי לרגע, אבל בעיקר גם נמצאת פה הרבה, גם הנושאים חשובים לה. אין מליאה שאנחנו לא עסוקים בה או בחקלאות, או בקרקעות באופן כללי, סוגיות ההתיישבות משותפות לנו מאוד. קודם כל תודה גדולה לכל מי שהשתתף פה בדיון.

שגם הצלחנו להביא כמה זוויות חשובות מאוד, שלא תמיד מחברים מייד את הקשר שלהן.

את הצגת, בראיה הרבה יותר הוליסטית, את ההקשר של תזונה, והמשמעות של מה קורה מחר בבוקר אם אנחנו משפיעים על החקלאות בישראל. גם שתי היוזמות האחרונות היו מאוד חשובות, לעוד הזדמנויות להתחדשות, לכיוונים אחרים שהעולם יכול להתפתח אליהם. אני חושב שיסודות הצליחו להציג פה תמונה מעמיקה, כזו שלא כל יום אנחנו רואים, חלק מהנתונים באמת גם לא הוצגו לפני. אבל בעיקר, למרות שחלק מהנתונים עגומים, אני חושב שהם מייצגים תמונה שיש עתיד, יש לאן להתפתח. אבל באמת אני חושב שהצלחנו באמת לשים זרקור. אז בסדר, זלגנו לעניין הרפורמה בחקלאות, מה לעשות, אותו עתיד של הצעירים והצעירות בחקלאות תלוי גם באיך תנוהל הרפורמה, ולכן זה אך טבעי שהלכנו לשם, וכן גם שמו של שר החקלאות ואמירותיו הוזכרו פה. גם זה דבר טבעי, מה לעשות והוא השר שאחראי על החקלאות בישראל. אני שוב אמרתי, אני יודע שכוונותיו טובות. אנחנו מדברים על זה הרבה. אני מקווה שביחד נצליח, אני מסתכל עכשיו קדימה, ביחד נצליח למצוא את האיזון בין כל מרכיבי הקואליציה, עם ארגוני השטח, לעשות רפורמה שבאמת תיטיב. אני ממש מודה לכל מי שהגיע לפה, במיוחד לכם, ליאורה והילה ושמעון, שהגעתם מהצפון. נתתם לכולנו לראות שבאמת אתם פה, אתם רוצים לקדם את החקלאות. תודה גם לצוות הוועדה שעומל בשעתיים האחרונות. יש לי המון מה להגיד ברמה המהותית, אני אומר את זה הרבה ולכן לא אעשה את זה עכשיו.

גם בנושא של חקלאות צעירה אנחנו ממשיכים לעקוב, וכמובן גם בנושא של הרפורמה בכללותה. אנחנו פה ומחוייבים לחקלאות, במובן הכי עמוק של המילה. תודה גדולה, ויום טוב לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.